אנחנו פותחים את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. אנחנו דנים הבוקר בהצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון מס' 11) (החלפת ועדת הכנסת המוסמכת לעניין החוק), התש"ף 2020, הכנה לקריאה שנייה ושלישית.

הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון מס' 11) (החלפת ועדת הכנסת המוסמכת לעניין החוק), התש"ף 2020 החלפת ועדת הכנסת המוסמכת לעניין החוק בחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) תשנ"ד-1994,

התרבות והספורט" יבוא "הפנים והגנת הסביבה". תודה אנחנו נעשה סבב קצר של אנשים שביקשו להתייחס. חברת הכנסת סונדוס סלאח נמצאת אתנו ב-זום?

ביקשתי שהחוק הזה ייעשה בהוראת שעה. את רוצה להתייחס לזה?

יושבת ראש הוועדה ביקשה שהחוק יהיה כהוראת שעה, בעצם לזמן תקופת כהונתה של הכנסת ה-23. אנחנו כייעוץ משפטי רוצים להעיר שלדעתנו זה פחות נכון לעשות את זה בהוראת שעה. בדרך כלל כעושים חוקים בהוראת שעה, זה לא דבר כל כך רגיל. עושים את זה כשיש איזשהו צורך בחקיקה זמנית או בחקיקה שרוצים לבחון.

שהטעמים הענייניים בגללם אנחנו מתקנים את החוק ומעבירים את החוק מוועדת חינוך לוועדת הפנים והגנת הסביבה הם טעמים שעומדים בצורה עניינית גם לכנסות הבאות. בכנסת נהוג שלוועדות הכנסת יש נושאים שהם נושאים קבועים לפי העניין בו עוסקת הוועדה והדברים לא משתנים מכנסת לכנסת כדי לשמור גם על רציפות וגם על כך שכל חוק הולך בצורה עניינית לוועדה שמטפלת בנושאים שקשורים בו וזה לא תלוי בכל מיני שיקולים אחרים. לכן לדעתנו לא כל כך נכון לעשות את החוק כהוראת שעה. אני מבינה. את יודעת שאני מאוד מכבדת את הייעוץ המשפטי ואני גם מאוד מבינה את הסיבות שאתם מייחסים כאן אבל אני חושבת שיש כאן משהו חדשני ויש כאן משהו שהוא סוג של אולי ניסוי. אני חושבת שכאשר זה קשור לגורלם של כל כך הרבה מיליונים של בעלי חיים, מן הסתם יש לנקוט בזהירות הזאת ולבדוק האם אכן זה המקום הנכון לעשות את הדיונים בחוק צער בעלי חיים. אנחנו נתייחס לכנסתה-23 כאל איזשהו מבחן בנושא הזה ונראה בהמשך האם החוק הזה צריך להיות כאן או במקום אר. אני אציין שככל שבאמת יוחלט כאן לתקן את זה כהוראת שעה, אנחנו נוסיף לכותרת החוק חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון מס' 11) (הוראת שעה), התש"ף-2020 ואנחנו בעצם נוסיף לפני סעיף 1 שהקראתי ש"בתקופת כהונתה של הכנסת ה-23 יקראו את חוק צער בעלי חיים כך" שבכל מקום בחוק שכתוב ועדת החינוך והתרבות יבוא ועדת החינוך, התרבות והספורט. כך יהיה מובן שבעצם התיקון הוא תקף לזמן כהונתה של הכנסת ה-23. זה אומר שככל שירצו להמשיך את הוראת השעה אחר כך,

להביא שוב הצעת חוק כדי להמשיך את המצב הזה, כדי שזה לא יחזור לוועדת החינוך. נעשה סבב קצר של התייחסויות. אין לנו הרבה זמן. טל גלבוע, יועצת ראש הממשלה. אנחנו כמובן מברכים על נכונות הוועדה להרחיב את העיסוק של הכנסת בהגנה על בעלי חיים. חד משמעית תומכים.

עורך דין שגיב לוי מצטרף אלינו ב-זום.

אני רוצה לברך את הוועדה ואת חברת הכנסת מיקי. אני חושב שזה מהלך חשוב ואני מאוד מברך עליו. לעבודה. תודה רבה. יש עוד מישהו שרוצה להתייחס? אהוד פלג מלשכת עורכי הדין. בוקר טוב. אני מצטרף לברכות ומאחל הרבה הצלחה לוועדה. אנחנו כמובן בוועדת זכויות בעלי חיים בלשכת עורכי הדין נשמח לסייע לוועדה בקידום ההגנה על בעלי חיים ויש הרבה מה לעשות. אני רוצה לציין לעניין הנושא הנדון שאנחנו חושבים שהנושא של הגנת הסביבה ראוי לוועדה בפני עצמה בכנסת. הנושא מספיק חשוב. הנושא צבר תאוצה בעולם בשנים האחרונות ואנחנו יודעים שיש בו המון מה לעשות. אני מבקש מכבוד היושבת ראש לחשוב על הרעיון להציע לוועדת הכנסת לכונן ועדת הגנת סביבה בפני עצמה כוועדה רשמית וקבועה של הכנסת. לעצם ההצעה. אנחנו תומכים בהצעת החוק. אנחנו מצטרפים להצעה להוסיף את זה כהוראת שעה. אנחנו רוצים לקוות שזאת האכסניה הנכונה אבל היות וזה דבר חדש, מן הזהירות לחוקק את זה כהוראת שעה ולשוב ולבחון את זה בתום הקדנציה של הכנסת הנוכחית.

תודה רבה גם לך. דוקטור אבי צרפתי, בוקר טוב. בוקר טוב לכל המשתתפים, לחברת הכנסת מיקי חיימוביץ'. נאחל בהצלחה. באמת הרבה עבודה קיימת בתחום. הרופאים הווטרינריים הרשותיים מונים כ-270 רופאים. למעשה הם יהיו חלקם כבר היום הזרוע האוכפת והמבצעת בשטח של משרד החקלאות בכל הקשור לנושא של החוק. כבר כיום יש למעלה מ-50 רופאים שעברו את ההכשרות וחלקם כבר הוסמכו במסגרת החוק לאכיפה. בוודאי המוקדים העירוניים מהווים את המרכז של מרבית הפניות של התושבים בכל ההקשר של ההגנה על זכויות בעלי החיים. אני חושב שהוועדה הזו היא האכסניה הנכונה מאחר והיא אמורה לטפל בכל מה שקשור לכוח האוכף. אני מתאר לעצמי שאנשי משרד החקלאות, יש להם הרבה מה להוסיף כי בשנתיים האחרונות נעשתה עבודה מאוד אינטנסיבית בתהליכים האלה ואני מקווה שהם יבשילו בעת הקרובה. תודה רבה ובהצלחה לכולם. תודה רבה. כולנו מקווים כך ואנחנו מחכים לשיתוף הפעולה ולהגעה שלכם לדיונים כאן בוועדה בכל מה שקשור לבעלי חיים. אין לנו הרבה זמן, יש לנו מיד עוד דיון לאחר הדיון הזה. לירון, בבקשה, אנא תקראי. חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון מס' 11) (הוראת שעה), התש"ף-2020 בתקופת כהונתה של הכנסת ה-23 יקראו את חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) כך שבכל מקום במקום "החינוך והתרבות והחינוך, התרבות והספורט" יבוא "הפנים והגנת הסביבה".

אישור הצעת החוק?: הצבעה אושר החוק אושר פה אחד והוא מוכן לקריאה שנייה ושלישית. תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 08:52.